בוקר טוב. אני פותח את הדיון. הדיון הוא דיון מעקב. כבר עשינו דיון מתוך דוח מבקר המדינה 70ב על החינוך החרדי והפיקוח עליו.

החינוך בחינוך החרדי הפכה להיות סוגיה משמעותית בשבועות